בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני רוצה לומר את מה שכולם אומרים. אנחנו כולנו מתפללים לרפואתו של חברנו חבר הכנסת דוד ביטן. דוד בן מרגלית, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. התקשרתי עכשיו שוב והוא בסדר, הוא מדבר, הוא מתקשר,

עדיין בודקים את העליות והמורדות של החימצון. הוא איש חזק ואנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יעזור לו והוא יצא מהמחלה הקשה הזאת. כולנו מתפללים לזה. אנחנו מזכירים אותו גם בתפילה. דוד בן מרגלית.

יש הצעות לסדר? אדוני היושב ראש, מעניין לעניין. מערת המכפלה, הכספים של משרד הדתות, נאמר לי שהם תקועים בוועדת הכספים. מישהו יכול לומר לי? ההנגשה למערת המכפלה. זה גם בהעברה הזאת? יש הרבה תקציבים של משרד הדתות שתקועים ובעניין הזה יושב ראש הוועדה סופר צודק. אני באמצע משפט ואתה קופץ. אדוני היושב ראש, בבקשה, המכרז אמור לצאת בימים הקרובים אבל אתה יודע כמה קשה לשכנע את המינהל האזרחי, את משרד הביטחון? הם כל הזמן יוצרים בעיה אחרי בעיה ואומרים זה לא אנחנו. בבקשה אדוני היושב ראש, הנגשת מערת המכפלה, המקום השני בקדושתו לעם היהודי, אותם נכים וקשישים שלא מצליחים לעלות את 100 המדרגות הללו. בבקשה ממך אדוני היושב ראש, אם אפשר יהיה להוציא רק את הנושא הזה. אני לא יודעת איך תעשה את זה בצד הטכני, אבל בבקשה, כרגע המכרז לא יוצא בגלל שהם אומרים שמשרד הדתות לא העביר אליהם את הכסף לקיום ההנגשה. את רוצה שאני אתן עכשיו הרצאה על משרד הדתות?

גדול עלי. אני רוצה דברים קטנים. אני אמרתי שדיברתי בטלפון, התקשרתי בעניין של דוד ביטן שיהיה בריא, הטלפון שהיה לפני זה, שהיה באריכות רבה, היה לפתור את הבעיה הזאת. עד עכשיו לא הביאו, אבל לא משנה, אני רוצה כל יום לשים את זה על סדר היום. אני רוצה שיתקיים כאן דיון ולהחליט. יש שם כל מיני נושאים, חלקם גם הסכמים קואליציוניים שהיום אין תקציב, אז זה בכלל סיפור בפני עצמו. אני לא אביא לכאן, לחברים, אם אני אחשוב שיש בהעברה הזאת עוולות. אני מקווה שזה יתוקן. מעורב בזה גם ינון אזולאי שדיבר עם המנכ"ל. אם זה יהיה עם עוולה, זה לא יבוא לכאן. אתה יודע שאין דין מערת המכפלה כדין משהו אחר.

אבל אלה החיים שלנו כאן. אם זה דיון על משרד הדתות, קושניר צריך להגיע. אתה מכיר את סדרי העבודה בישראל ביתנו? מעורב חלקית. אני עושה מאמץ להביא את זה. תודה רבה.

סוגיה של גביית שכר דירה מעסקים על ידי רשויות מקומיות. בגל הראשון רוב הרשויות המקומיות למיטב ידיעתי, לא גבו שכר דירה על מבנים שלהם שהושכרו לעסקים שנסגרו בסגר. היה איזשהו שיפוי של משרד האוצר,

ובתקופה האחרונה יש רשויות לפי מה שאני מבין כמו באר שבע, כמו ירושלים, שראשי העיר קיבלו החלטה כן לפתור אבל יש רשויות אחרות שכן גובות את שכר

אני אוסיף על מה שאמר בצלאל. כאן יש טענות גם לרשות המסים, כי מה שקורה זה שכאשר ההוצאות של העסק יורדות והוא לא משלם שכירות, באה רשות המסים ואומרת לו,

טמיר, הגיעה תשובה? לא הגיע שום דבר. אם אנחנו מדברים, תגיד לי מה הסיפור. אני רוצה לדעת מה הם מתכוונים לעשות.

כבר העלית את משרד התחבורה, מה עם ההפרטה

הם היו אמורים לשבת.

תודה רבה.

כאשר כל אחד יכול לקחת שני שליש מהמשכנתא בריבית פריים ובאיזו ריבית שהוא ירצה. הסרת מגבלות וחסמים,

של 50 אחוזים הנחה על עמלת הפירעון המוקדם. אתה ליווית את הנושא ותודה על כך ותודה לכל מי שהיה שותף. בעניין הזה,

אנחנו נמצאים תשעה חודשים בתוך משבר הקורונה. אני שומע את ההערות של החברים למס הכנסה,

למשרדי הממשלה,

למשרדים השונים על גביית ארנונה וכולי ואני אומר לך פסוק האומר שמה שהיה,

הוא שייעשה ואין חדש תחת

היא מובילה על כל עיר אחרת באחוז הזה. גם אחוז התושבים שמקבלים הבטחת הכנסה ואבטלה לתקופה ממושכת הוא גבוה ומוביל במדינה. אלה נתונים שמצביעים באמת על מצוקה והשבר בו מצויה העיר ותושביה הוא שבר גדול. כלכלת העיר סגורה מזה מספר חודשים, מקבלי דמי האבטלה בשיא של כל הזמנים, פתיחת התיירות לא נראית באופק, הכינרת עולה מדי יום ברוך השם, האזור הוא יפהפה. אמרתי כבר בעבר את דעתי. אנחנו יכולים לפתוח את בתי המלון בטבריה. בית המלון בטבריה יכול להיות קפסולה, להחזיר את תושבי העיר שזה היה מקום עבודתם. אם אני בא עם משפחתי לבית המלון ומציג

ונשאר בתוך בית המלון - בבית המלון יש את כל השירותים כל סוף השבוע ולא יוצא. יש בית כנסת, יש

ואפשר להיכנס עם המשפחה לשלושה ימים לנפוש ולא לצאת. להפוך את המלון לקפסולה. אנחנו חייבים לתת את דעתנו לעיר הזאת כי המשבר הוא משבר גדול. נגעתי רק בנושא התיירות. כמו שפתחנו את הצימרים והיינו כולנו שותפים לעניין הזה, אפשר לפתוח בתי מלון כקפסולה. יש שם מקומות מדהימים. בית הכנסת העתיק, ביקרתי בו עם משפחתי ביום חמישי שעבר והיו שם המונים ושמרנו על מרחקים וכולנו היינו עם מסכות. ממשלת ישראל צריכה לתת תקציב מיוחד לעיר טבריה כדי שהעיר לא תקרוס.

עודד פורר. תודה אדוני היושב ראש. בהמשך לדברים של חבר הכנסת לוי. אני ראש השדולה למען העיר טבריה ובשבוע שעבר גם אני סיירתי בעיר. צריך להתחיל לייצר פתרונות מעשיים. אנחנו מדברים על העיר שבעיניי היא אחת הערים הכי מיוחדות במדינת ישראל, גם מבחינת ההיסטוריה שלה, הרקורד שלה והיכולת שלה להפוך להיות עיר תיירות גם מקומית וגם בין-לאומית. צריך לזכור מה קרה בטבריה. ממשלת ישראל מזניחה את העיר הזאת עשרות שנים. זה לא רק בשנה האחרונה. זה לא רק בתקופת הקורונה. תשווה את התקציבים ואני לא מסית עיר בעיר כשאני מסתכל מה משרד התיירות עשה למען אילת ומה הוא עשה למען טבריה, בטבריה כמו שאומרים גורנישט. כלום. לפי דעתך למה זה כך? לפי דעתי הייתה בעיר בעיה ניהולית קשה מאוד והעיר הזאת סבלה שנים ארוכות ממשבר ניהולי. אני חייב לומר שהיום גם ראש הוועדה הקבועה שמכהן היום וגם הקודם, במובן הזה של רשות מקומית שאפשר לעבוד אתה, היום יש רשות מקומית שאפשר לעבוד אתה. זאת התחושה שלי. נפגשתי גם עם הקודם וגם עם הנוכחי, יש עם מי לעבוד. אלה אנשי מקצוע שיודעים מה הם עושים. כדי להיות פרקטיים, ואני חושב שאתה יכול להיות פרקטי בוועדה ולהוציא מכאן שלושה פתרונות שהם פתרונות אפשריים.

בעיר טבריה יש חפירות בפארק ברקו, סמוך לטבריה העתיקה, מקום מדהים עם פוטנציאל חסר תקדים. צריך להפוך את המקום הזה לגן לאומי. המשמעות היא השקעה של בין שלושה לחמישה מיליון שקלים בשנה עם רשות הטבע והגנים. אני שוחחתי עם מנכ"ל רשות הטבע והגנים והם מוכנים ורוצים לקחת את העניין הזה. זה לא כסף גדול במונחים של מדינה. זה ייתן לעיר הזאת איזשהו עוגן שהוא לא רק העוגן של התיירות הצליינית. אני לא חושב שאפשר לומר שעיר צריכה להיסמך רק על תיירות צליינית. התיירות שיכולה להגיע לטבריה היא הרבה מעבר לתיירות הצליינית.

יש תקציב בהחלטת הממשלה, סדר גודל של חמישה מיליון שקלים, לשיפוץ שאפשר להעביר אותו לטבריה. יש בעיה עם

יש שם ויכוחים בתוך משרד התיירות, אבל לא הכול חייב להגיע לחברה

תעבירו את זה לרשות המקומית, תנו לרשות המקומית לבצע את השיפוצים שהם צריכים כדי להכין את טבריה לשלב בו היא תיפתח. הדבר השלישי. ביקרתי במלון חדש מהניילונים שנבנה בטבריה, מלון מפואר ברמה גבוהה. צריך להבין שלא נבנים כאן כל שני וחמישי בתי מלון, בטח שלא בעיר הזאת.

למעלה מ-100 מיליון שקלים. המלון הזה עומד סגור ומסוגר וזה פשוט בזבוז. אפשר לפתוח את בתי המלון בטבריה בפורמט שאומר בלי חדרי אוכל, בלי בריכת שחייה, תפתחו את הלינה. מה ההבדל בין מי שבא לטבריה לבין מי שבא לאילת?

אתה לא בא רק בשביל הבריכה וחדר האוכל אלא אתה בא לטייל ואתה מטייל בכל הגליל, אתה מטייל בכל רמת הגולן, זאת נקודת יציאה מדהימה לטיולים. צריך מהר מאוד לפתוח ואני מזכיר בנושא הזה עוד נקודה קטנה שהעלה אותה אתמול ינון אזולאי או בצלאל סמוטריץ'. עסקים בסדר גודל הזה עם 100 מיליון שקלים שהושקעו שם ולא נפתחו, לא קיבלו שקל סיוע מהמדינה. מה מצפים שהוא יעשה? עם מה מצפים שהוא ילך הלאה?

המציעים האחרים עדיין לא נמצאים. בוקר טוב. היינו אתמול בשדולת התיירות בראשותי ובראשות חברתי קטי שטרית ואנחנו מתייחסים לעיר טבריה כאל עיר תיירותית. מי זה אנחנו? מי זה אנחנו מתייחסים לעיר טבריה כאל עיר תיירותית? מדינת ישראל. מדינת ישראל לא מתייחסת לטבריה כעיר תיירות. אני הייתי מעורב בהעברה הזאת שהיה צריך להעביר חמישה מיליון שקלים. לא מתייחסים. אני גדלתי בחיפה וכילדים היינו נוסעים הרבה מאוד לטבריה. אנחנו מדברים על לפני 30 שנים. 40 שנים. בתקופה הזאת היינו נוסעים הרבה לטבריה ופעם בשנה נוסעים לאילת. אז לא היו הבדלים בין אילת לטבריה, לפני 40 שנים, אבל לאט לאט הפערים האלה הלכו וגדלו מאוד. אני חושבת שחלק מההחלטות שמתקבלות כאן צריכות לסגור את הפערים האלה. בשדולה שלנו וגם באופן כללי - מתווה האי הירוק של אילת - התחלנו לגבש ונתנו דחיפה גדולה בשדולה שלנו שכינסנו אז ואמרנו שאנחנו מבקשים שכל בית מלון, בוודאי בטבריה שבנויה על התיירות, יתחילו להתייחס למתווה התו הסגול לבתי המלון. לעיר כמו טבריה זה נדרש וזאת פעולת ההחייאה הדרושה שחשובה לה בדיוק כמו לכל עיר אחרת אבל יותר מזה. הדיון אתמול עסק בעיקר באטרקציות וכאן חשוב לי שתבינו. האטרקציות במדינת ישראל, האטרקציות הפרטיות סגורות. אני בטוחה שבעיר ומה שסביב העיר, הן סגורות כי הן פרטיות. כל האטרקציות, רשות הטבע והגנים, מסלולי טיולים, רכבל במצדה, כל מה שקשור למדינה ברשות הטבע והגנים פתוח לקהל. כל מה שהוא פרטי סגור. הרכבל במצדה פתוח אבל הרכבל בחרמון סגור. כל האטרקציות הפרטיות טרקטורונים, שייט, רפטינג סגורות ואילו האטרקציות הממשלתיות פתוחות. אתמול הבנו שבעצם לא הייתה פנייה כזאת למשרד הבריאות ואף אחד לא ביקש ממשרד הבריאות לפתח את האטרקציות הפרטיות ולכן הן נשארו סגורות. אתמול יצאנו בקריאה גדולה - וביום חמישי כבר שרת התיירות תעסוק בזה ותיכנס לעובי הקורה שהאטרקציות הפרטיות ייפתחו. במקביל דרשנו שגם בתי המלון ייפתחו. כל זה קרה אתמול ואנחנו מבקשים כאן לבסס גם כאן בוועדה את מה שדרשנו אתמול בשדולה לתיירות ולבקש שנציל את העיר טבריה, בין אם זאת המלונאות, בין אם אלה האטרקציות התיירותיות ונסייע

חבר הכנסת אבוטבול. שלום לכל החברים. ידידי דוקטור קרעי. אני רוצה לומר שהדיון הזה הוא מהחשובים ביותר להצלת והצלחת העיר טבריה. אני אומר את זה גם בגלל שאני לקוח של העיר טבריה. אני מגיע מדי פעם לנפוש שם, גם בקיץ וגם בחורף.

זה מקום נופש לכל עם ישראל אבל בעיקר לציבור התורני, לציבור החרדי, שמאוד מרגיש מחובר למקום גם בגלל קברות הצדיקים במקום אבל גם בגלל בתי מלון. לכל אחד יש את סוג הנופש שלו, ואם ציבור מסוים מאוד אוהב לרדת דרומה לכיוון אילת, אז הציבור התורני מרגיש שייכות וקשר לעיר טבריה, גם זיקה תורנית וגם זיקה תרבותית. אני חושב שבשנים האחרונות חל בעיר טבריה משבר פוליטי לא קטן שמשך אותה זמן רב לתוך מערבולת אבל ברוך השם בחצי השנה האחרונה חלה התאוששות בנושא הזה. אני קצת בקשר עם האנשים בטבריה והם מתחילים לראות תנופה מסוימת. (היו"ר משה גפני) מה אתה מציע לעשות? אני בטבריה עשרות שנים ואני לא רואה שהמדינה מתייחסת לטבריה. נדמה לי שיש לך נציג בטבריה. יש לי נציג גם בבית שמש, גם בטבריה, גם בנהריה ובכל הארץ. העניין הזה לא רלוונטי. יש את משה שטרית בית שמש. אני

שבגלל שטבריה היא באמת עיר שנושמת את התיירות והיא חייבת את התיירות להצלחתה, לתת יותר הקלות בנושא כמו שעשו באילת ובים המלח. להבין שטבריה זה מקרה שונה. אני רוצה קודם כל לדבר על נתונים כדי שתבינו על מה מדובר. כשיש נתונים, אתה יכול לקבל החלטות. אנחנו מדברים על 43 בתי מלון ומלוניות, על כ-4,500 חדרים כאשר תפוסת בתי המלון ב-2019 הייתה 85 אחוזים. אנחנו מדברים על תיירות מאוד ענפה. אני טוענת שבגלל שאין להם לובינג כמו שהיה לדוגמה לגבי אילת ולגבי ים המלח, אז שמים את טבריה קצת בצד. מה שחמור זה שנתוני לשכת התעסוקה בטבריה מראים את שיעור האבטלה. סליחה שאני מפריע לך. אני שנים מתלבט בשאלה הזאת. למה לאילת יש יותר לובינג? אני מאוד תומך באילת. למה לים המלח יש יותר לובינג? למה לטבריה אין? אסור להפוך את זה למלחמה בין עיר לעיר. ודאי שלא.

אבל למה זה קורה בטבריה?

יש מאפיינים דומים. אגב, לאורך כל הדרך כאשר דיברו על אילת וים המלח, תמיד ציינתי את טבריה, כי מה שאפשר לעשות לאילת, אפשר גם לעשות לגבי טבריה. אם אנחנו מדברים על איך עושים את זה, זאת לא בעיה. אני חושבת שגם ראש העיר וגם הנהלת העיר תסכים לכל תנאי בכניסה בדיקות, ביציאה בדיקות, כל מה שצריך גם אם חלילה וחס תהיה איזושהי הדבקה, לא סוגרים את כל טבריה אלא סוגרים את אותו בית מלון בו יש הדבקה למען יראו ויראו.

יש אמצעים איך אפשר לעשות את זה בצורה הכי בריאה. אתה כל הזמן שאלת מה צריך לעשות ואיך לעשות. אני אומר לך. אני תמיד מסתכלת על פתרונות לטווח קצר ועל פתרונות לטווח ארוך. בטווח הקצר אין צל של ספק שצריך לפתוח. צריך לפתוח עם כל התנאים המגבילים. אתמול העלינו נושא בשדולה.

ניסתה להסביר את זה לאנשים אבל אני חושבת שאתם עדיין לא מבינים. כשאנחנו פנינו למשרד הבריאות וביקשנו לשאול אותו לגבי טבריה או לגבי האטרקציות, הוא לא ידע לענות. כשדיברנו על אטרקציות בחוץ, הוא אמר שאף אחד לא ביקש. אתה מכיר את הבדיחה המפורסמת על אותו נשיא שאימא שלו לא הצביעה עבורו ואמרה שהוא לא ביקש שהיא תצביע עבורו. כנראה לא ביקשו ממשרד הבריאות לפתוח את האטרקציות. תפתחו את האטרקציות בחוץ. מה יותר טוב מזה? זה באוויר הפתוח. נוסעים לדובאי כדי לעשות טיול ג'יפים. הפייסבוק מלא בסרטונים, בדובאי עושים טיולי ג'יפים וזה כשאפשר לעשות את זה בצפון. הזכירו כאן את רמת הגולן וכולי. כל הצימרים בצפון פתוחים. איפה הם נמצאים? בדרך כלל במושבים, במועצות אזוריות וכבשת הרש, טבריה, הכול בה סגור. אתה מבין? זה משהו שקשה לי לקבל. לטווח ארוך אני מציעה להנהלת העיר לבקש פתרונות לטיפול נקודתי. לא הגיוני מה שקורה בטבריה. זה פשוט לא הגיוני. זה שכל הזמן הטיפול הוא בפלסטר או באקמול ולא באנטיביוטיקה,

גם אני

בשדולה למען טבריה שחברי עודד פורר

בשבוע שעבר פגשתי כאן את ראש העיר, בועז יוסף. עודד, אני מצטרף לדבריך. בשנה האחרונה מוני מעתוק עשה עבודה טובה והכין את הקרקע לבועז יוסף שהוא איש מקצוע ממדרגה ראשונה. אני מכיר את שניהם ממשרד הפנים ויודע שהם מסתכלים על מה שטוב לעיר ולא מה שחלילה רע לעיר. אתה שאלת למה זה קורה. כשאני הייתי במשרד הפנים, נגב גליל, עשינו שם סיורים. לצערי לא היו אנשים. היה כסף. תסתכל בקולות הקוראים של משרד נגב גליל ואני מדבר על מיליוני שקלים. היו חמישה מיליון שקלים לטיילת, עוד לספרייה ולעוד דברים אבל לא ידעו לקחת את זה. שלחו אליהם אנשי מקצוע אבל לא ידעו לקחת את זה. המשרד ניסה לעזור אבל לצערי לא היה פרטנר מהצד השני. אני חושב שהיום נמצאים שם אנשי מקצוע שידעו לקחת. תכף נשמע. בועז יוסף והחברים כאן יתייחסו לזה. אני חושב שאם יש את החלטת הממשלה לגבי חמישה מיליון שקלים, אם זקוקים ליותר, תמיד כשיש החלטה קיימת, זה יותר קל לעשות. הפתרון הוא לבוא ולעשות וברגע שיראו שאפשרי, לתת להם את כל האפשרויות. אם קשה לעשות דרך החברה הממשלתית, אפשר לעשות דרך העירייה ישירות, דרך הרשות לפיתוח הגליל, עם כמעט אפס אחוז בירוקרטיה ולהתחיל להניע את זה. יש שם היום את ראש העיר

תכף נברר את זה.

שלמה קרעי, בבקשה. המצב בתקופת הקורונה רק מראה לנו בזכוכית מגדלת את השבריריות של העיר טבריה. הדברים רק מתגלים עכשיו, עד כמה התיירות שם כנראה לא מספיק ואין את מי שמאגד את כל מה שצריך סביב התיירות שזה משאב. טבריה היא משאב תיירות מאוד גדול ובתקופה כזו של קורונה אנחנו מגלים שהכול שברירי ומאוד בעייתי עם אחוזי אבטלה מאוד גבוהים ומשפחות שקורסות. אם חבר הכנסת ינון אזולאי אומר שיש כסף וכי שר הנגב והגליל בעד העניין, אני חושב שלא נשאר לנו אלא לחבר את הקצוות האלה ושיתחילו להשקיע בעיר הזאת. תודה רבה. אתה עוד תיווכח לדעת על דברים מעניינים. אופיר כץ, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש. תודה רבה ליוזמי הדיון, למיקי וכל מי שהצטרף. טבריה עיר חשובה לכל אזרח. אני כתושב עפולה, בעבר טבריה הייתה מקום בילוי שלי ושל ההורים שלי. טבריה הייתה מוקד הבילוי המרכזי. גם כיושב ראש השדולה יחד עם חבר הכנסת פורר, ביקרנו שם. בנוסף כך אני ביקרתי שם כמה פעמים ונפגשתי גם עם בעלי עסקים, גם עם בעלי המלונות, גם עם ראש המועצה הממונה הקודם וגם עם הנוכחי. המצב של העיר קשה. זה נראה כאילו כל משבר שיכול להיות לעירייה, קרה בטבריה. חשבים מלווים, תוכניות הבראה אחת אחרי השנייה שלא הצליחו, ראש עיר שמודח ושוב מועצה ממונה. כל הניסים והנפלאות קרו לטבריה. רון קובי לא היה לאף עיר אחרת. העיר הזאת אמורה להיות פנינה ולא עיר שבאה לכאן כל הזמן בבקשת עזרה. היא אמורה להסתדר אבל זה לא קורה ומאחר וזה לא קורה, כאן אנחנו צריכים להיכנס לתמונה ולראות איך אפשר להציל את העיר ולהחזיר אותה למסלול נכון ויציב. לפני כמה חודשים עברה החלטת ממשלה. הייתי שמח שנציגת האוצר תגיד לנו מה הסטטוס של אותה החלטה, מה יצא ומה בביצוע. בזמנו דיברתי במליאת הכנסת וביקשתי להחיל על טבריה על תוכנית הקפסולות שנקבעה בים המלח ובאילת. הייתה תוכנית שהמועצה הגישה אבל היא לא התקבלה. גם אם התוכנית לא כוללת את כל בתי המלון בטבריה, יש רצועה, יש מקבץ של בתי מלון שאפשר לעשות אותם כקפסולה בדיוק כפי שעשו בים המלח ואפשר לשלוט באירוע הזה. עדיין בחרו לא לפתוח את בתי המלון. אפשר לפתוח בלי חדרי האוכל ולהשאיר את המסעדות וזאת כדי להחיות עוד יותר את העסקים. אדוני היושב ראש, אני חושב שאולי נוציא לממשלה מכתב בחתימתך ושאר חברי הוועדה. יש מכתב שהגיע מהעירייה בבקשת עזרה - לטעמי הוא קצת מפוצץ ואפשר להתכווץ - לצרכים של העיר. לפנות לממשלה בתוכנית נוספת כי הקודמת לא הספיקה.

בצלאל. אני הולך להגיד משהו קצר מאוד. אני מבקש לשמוע את ראש העיר, לאחר שחברי הכנסת מסיימים, שיושב אצלו מנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי. אני אבקש לשמוע את שניהם

אדוני היושב ראש, השאלה אם אנחנו רוצים להמשיך לדבר או שאנחנו גם רוצים להועיל. הרי יש כאן דז'ה וו. היה דיון כזה בדיוק בוועדה הזו לפני כחודשיים. היה כאן מוני מעתוק, ראש העיר הקודם הממונה. היה סיכום לפיו הוועדה

לממשלה יחד עם העירייה לגבש הצעת מחליטים גדולה לטיפול נקודתי בעיר טבריה. העלינו כאן בדיון ההוא את כל החוזקות והמאפיינים הייחודים של טבריה ולמה צריך להפוך אותה. קראנו למשרד האוצר. אמרנו שאנחנו מבינים שעכשיו אין תקציב, אחד חלקי 12, אבל אמרנו שצריך להחיל עכשיו את הצעת המחליטים כדי למצוא לה מקורות תקציביים ולכלול אותה בתקציב 2021. בדיון הזה,

אם אנחנו רוצים להועיל ולא רק לדבר, צריך היה להתחיל מהסוף של הדיון הקודם.

לשאול את העירייה, לשאול את משרד האוצר, איפה עומדת עבודת המטה להכנת הצעת המחליטים, מתי היא מגיעה לממשלה באופן שבו יהיה ברור שהמקורות התקציביים שלה נמצאים בתקציב המדינה ל-2021 לכשיעבור. תכף נברר את העניין הזה. צריך להיות תכליתיים כי זה שכל אחד כאן יספר מה הוא עשה בטבריה וכמה פעמים הוא ביקר,

אבל אף אחד לא יכול לוותר במיוחד שכולם חושבים שאנחנו ערב בחירות. בבחירות מגיעים לטבריה. קטונתי מלתת לך עצות אבל יכולת לפתוח את סיכום הדיון הקודם ולהתחיל ממנו. תכף נעשה את זה. ניר ברקת, בבקשה,

כל פעם שאני מדבר, אתה מבקש ממני לדבר בקצרה. עשיתי את החשבון לכמה אמרתי לדבר בקצרה. אבל לי כל פעם אתה אומר את זה. בסדר. דבר באריכות. אני רוצה לשים את האצבע על הבעיה. הבעיה היא מה רמת המוכנות של הממשלה לשחרר את המגזר העסקי התיירותי,

להיפתח על פי התו הסגול.

זה האתגר. יש לנו את החיסון באופק, אבל לפני כן אני טוען שברגע שהמדינה תדע להפעיל את השלטון המקומי סליחה אני סוטה לרגע אבל זאת הנקודה ולהתנפל על אנשים בסיכון גבוה ותדע להוריד את התחלואה בקרב אנשים בסיכון גבוה, 15 אחוזים מהאוכלוסייה, יש לך מרחב תמרון גדול יותר לפתוח את העסקים. זה האתגר לטבריה, לירושלים, לכל ענף התיירות, לכל ענף האטרקציות והמסחר. במיוחד כאשר אנחנו רואים שהחיסונים באופק. דרגת רמת השחרור שהמדינה יכולה להרשות לעצמה לאפשר לעסקים להיפתח. אני לא אגלה כאן סוד שכולם מכירים אותו. יש מלונות במדינת ישראל שעברו בלי אישור,

למתכונת של צימר הם עובדים במתכונת של צימרים. אני טוען שצריך לזרום ואם הפיילוט באילת מצליח, תרחיב אותו, מיד תרחיב אותו לכל המלונות במדינת ישראל. לא לפחד ולא לחשוש. ללכת ולסייע באמצעות השלטון המקומי ולהוריד את התחלואה בעיקר בקרב אנשים שהם בסיכון גבוה, גם אם התחלואה תעלה, זה לא יקרין על בתי החולים. כאן אנחנו צריכים אומץ לב ציבורי ולדעת לנהל נכון ולפתוח את העסקים. לגבי טבריה ספציפית. יש פעולות שהמדינה צריכה לעשות מול העירייה ואלה השקעות בתקציבים לפיתוח הטיילת. זה סיפור אחד. הסיפור השני הוא מיקוד על העסקים עצמם.

אני חוזר לבקשה שציינתי בתחילת הדיון. אנחנו חייבים מיד, דחוף, לפני שיהיה מאוחר מדי בסוף השנה. אני בטוח שאנחנו צריכים להכניס סדרה של תיקונים לטובת העסקים שלא יקרסו וזה כולל גם את טבריה. תודה רבה. אופיר סופר, בקצרה אם אפשר. בוקר טוב אדוני היושב ראש.

אצלנו יש בחירות ולכן חשוב שגם אני אתייחס. לגופו של עניין וברצינות. אני רוצה להמשיך מהכיוון שדיבר חברי בצלאל סמוטריץ' לגבי הצעת המחליטים. כולם מדברים על התיירים וזה דבר חשוב מאוד. אנחנו צריכים לזכור שטבריה נכנסה למשבר הזה, למשבר הקורונה הגדול, הרבה יותר חלשה. היא כבר הייתה בקריסה, מתחת לקו האדום. היא הייתה בערך בגובה של הכינרת באותה תקופה. סוגיית החינוך היא סוגיה שזורמת גם כן מתחת למים ובשקט ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם. חשוב מאוד שהצעת המחליטים תכלול מרכיב שעוסק בסוגיית החינוך. חיזוק החינוך בעיר טבריה.

אני מבקש להעלות ב-זום את בועז יוסף ואת אמיר הלוי, מנכ"ל משרד התיירות. שלום לכם. אני מבקש להוסיף על הדברים שאמרו החברים. אני מלווה את טבריה הרבה מאוד שנים. יש שם משהו שאי אפשר להבין אותו. אנחנו מדברים על התיירות והתיירות זה דבר יפה ונכון, וטבריה היא עיר תיירותית שלא מנצלת את התיירות שבה כדי לפתח את העיר,

יש הרבה דברים כאשר היו החלטות ממשלה, בחלקן הייתי מעורב, ובסופו של דבר לגבי מה שקורה שם

מדבר על ראש העיר היום שהוא בתפקידו תקופה קצרה נשאלת השאלה למה זה קורה בטבריה. אני רוצה לדעת. אנחנו רוצים לדעת איזה תקציבים מוכנים לטבריה שעדיין אתה בועז יוסף לא מקבל. איזה תקציבים החליטה הממשלה בהחלטות ממשלה קודמות שחלקם לא יושמו. ומה צריכים העסקים.

אני מבקש לדעת גם לגבי העסקים, כפי שאומר ניר ברקת, אבל אני רוצה לדעת לגבי התיירות. טבריה היא עיר תיירות. זה לא כמו שמשה אבוטבול אומר שרק החרדים באים לשם. לא רק החרדים באים אלא באים כולם. טבריה יכולה להיות עוגן לתיירות. לאו דווקא תיירות צליינית. זאת עיר שיש בה את הכינרת. הקדוש ברוך הוא חנן אותה במקומות שכולם רוצים לנסוע אליהם. למה זה לא מתפתח? למה פעם אחר פעם מגיע מנכ"ל משרד התיירות לוועדת הכספים ואנחנו כל פעם שואלים למה וגם עכשיו אנחנו שואלים למה. בוקר טוב לכם. תודה רבה על הדיון. ברשותך אדוני היושב ראש, תן לי חמש דקות להעלות כמה נקודות ואחר כך אני אגיע לשאלה שלך. אני בן העיר טבריה, יליד העיר טבריה, אוהב את טבריה ומעריך את טבריה. במשך שנים רבות וארוכות, גם כשהייתי... לפני 15 שנים. באו חברי כנסת, באו שרים, אפילו ראש הממשלה היה כאן. באים לכאן ומשתמשים בצמד מלים ידוע פוטנציאל מבוזבז. מצהירים ואומרים שיש כאן פוטנציאל מבוזבז, נוסעים בחזרה דרך הבקעה, במפגש הבקעה לוחצים על כפתור ה-ריסט, מגיעים לירושלים ושוכחים הכול. מרגע זה והלאה, הפוטנציאל ממשיך להיות מבוזבז. כך שנה אחרי שנה, עד שהגענו למצב שטבריה עיר מתה. בואו נשים את זה על השולחן. נגמרה טבריה. טבריה לא קיימת. הסיפור של המלונאות שנסגר, זה היה הקש ששבר את גב הגמל. אתם יכולים לבוא לכאן עכשיו ולראות עסקים סגורים, אתם יכולים לבוא למרכז העיר ולראות שמרכז העיר שומם, אתם יכולים לראות שיש כאן 35 אחוזים אבטלה, אנשים לא מועסקים שכירים, ועוד 15 אחוזים עצמאים. זה אומר ש-50 אחוזים מתושבי טבריה לא מועסקים. זה לא נכון שטבריה היא של חרדים. טבריה היא לא של חרדים. טבריה היא של תיירים. זאת עיר תיירות בלבד. הכול נשען על התיירות. מהבוקר עד הערב אנחנו אמורים לדבר תיירות אבל איך אני יכול לדבר תיירות ואיך אני יכול למשוך תיירות?

אם אנחנו ממשיכים, אנחנו רואים מקומות אחרים בעולם. למה? למה זה כך? עם המצב הסוציו אקונומי 4 שיש לי כאן, עם הארנונה למגורים שיש לי בשיכון א',

ד' וקריית משה. תנו לי מגדל עזריאלי אחד ואני נותן לכם את כל השכונות האלה. לא שאנחנו חלילה מזלזלים בשכונות אבל העיר טבריה זאת עיר שהיא מורכבת ועכשיו בשנים האחרונות נכנסה אוכלוסייה חדשה ואפילו לא דאגו לה לתשתיות ציבוריות אלא העיקר, בואו נכניס מגורים, בואו נכניס עוד בלוקים, בואו נכניס עוד בטון וכל זה בלי בתי ספר, בלי גני ילדים, בלי שטחי ציבור.

ככה, ככה נהגו בטבריה. אני מדבר כרגע ממר לבי. בבקשה, נכון כל מה שאתם אומרים אבל בואו נשנה את השיח ובמקום צמד המלים פוטנציאל מבוזבז, בואו נעשה יחד פוטנציאל ממומש. כדי לממש אותו אני חייב החלטת ממשלה. אני אומר לכם בשיא הצניעות שיש עם מי לעבוד. יש לכם כרגע עם מי לעבוד. אם לא תעבדו עכשיו, אתם כמשרדי הממשלה וחברי הכנסת, אם לא ייכנסו עכשיו לפעולה, בחיים לא תיכנסו.

אני לא עובד כאן משיקולים פוליטיים אלא אני עובד נטו לטובת העיר והעירייה, כדי שיהיה כאן טוב יותר. אני לא רואה כרגע פוליטיקה מול העיניים שלי. בואו תראו מה אנחנו עושים בעיר. מכניסים סחורות בחזרה לחנויות שלא יהיה כאן שוק כמו בעזה, מנסים לסדר את הטיילת עד כמה שאפשר, אבל אני צריך את העזרה של כולם ואלה לא רק המלונות. הצענו מתווה למלונות, הצענו מתווה בשיטה אחרת, הצענו שיבואו לכאן וכל מי שרוצה ייבדק לפני כן ויראה שאין לו קורונה. הוא יגיע למלון. לא סוגרים את חדרי האוכל. סוגרים את הלובי ומי שרוצה יקבל מנות בטייק אווי מבחוץ. ירצה יבוא. לא ירצה לא יבוא. ראש העיר, אני מבקש לדעת איזה החלטות הממשלה קיבלה, מה היא חייבת לעיר טבריה שעדיין לא בוצע. בנושא של תיירות. בשנת 2012 התקבלה החלטת ממשלה שמשקיעים בתיירות. לצערי הרב יש כרגע כ-60 מיליון שקלים שהם עדיין תקועים בין משרד התיירות לבין החברה הממשלתית. נמצא כאן מנכ"ל משרד התיירות שיושב לידי. יש מלחמה,

בין משרד התיירות לבין החמ"ת ואנחנו העיר הקטנה שם. אם אנחנו בארבעת החודשים,

שלושה וחצי חודשים לא נשנה, לא נהפוך את העיר ולא נכין את העיר לתיירות, פספסנו את העונה הבאה. אני שואל את אמיר הלוי. כל פעם אני שומע את אותו הדבר. למה הכסף לא עובר לתיירות? אני מצטער, אני אצטרך לתת תשובה מפורטת היות ועל סדר היום ועל שולחן ראש העיר זאת הזדמנות לאחל לו בהצלחה אני רוצה לעבור נקודה נקודה. דבר ראשון, אני חושב שנאמרו כאן דברים נכונים, צריך להבין אותם ואי אפשר לעבור ישר לנקודה ולשאול למה הכסף לא עובר. טבריה סבלה בשנים האחרונות מחוסר יציבות ניהולית ומשרד התיירות בשנים האלה לפחות שמר את ה-70 מיליון שקלים, או כמה שהם, ולא בזבז אותם והכסף לא ירד למצולות כמו פרויקט הטיבריום שאנחנו מנסים לשקם אותו. ברגע שיש חוסר יציבות ניהולית בעירייה ובחברה הממשלתית לתיירות, אנחנו לא משחררים תקציבים. ברגע שנפתור את הבעיות, ואנחנו יודעים לפתור בעיות - לכן אילת עם תשתיות משופרות, ים המלח עם פרויקט מאוד מוצלח, עכו ואני יכול לתת עוד המון דוגמאות בטבריה שמרנו את התקציבים ליציבות ניהולית ושיהיה לנו עם מי לעבוד. לפני חצי שנה יחד עם השר אסף זמיר, שר התיירות דאז, לפני חודש עם השרה אורית פרקש, היינו בטבריה. אני נמצא כאן הרבה. סוכם שהחמישה מיליון שקלים שהוזכרו כאן יוצאו לעבודה. לפני חצי שנה, נשקם את הטיילת. מתי אתם יוצאים לעבודה עם החמישה מיליון שקלים?

בדיוק אני כאן בביקור שתוכנן עוד לפני שידענו שיש ישיבת ועדה. החברה הממשלתית לתיירות קיבלה תקציב לפני חצי שנה לשכור צוות מקצועי ולהתחיל לבצע שיפור בטיילת. אמר ראש המועצה הממונה, הגדיר אותה כפי שהיא נראית היום. אם רוצים שהמלונות ייפתחו, אם רוצים שהעסקים ייפתחו, צריך לשפר תיירות, צריך פרחים, צריך תאורה, צריך פחים, צריך ספסלים. ברגע שיש חברה ממשלתית שמתנהלת בצורה לא מקצועית ואני אומר רק שאם התעשייה האווירית או רפא"ל היו מתנהגים בקוד הגנטי כפי ששם מתנהלים, לא הייתה לנו כיפת ברזל והמטוסים של התעשייה האווירית היו נופלים ואת זה אני מנסה לתקן. בינתיים כל פתרון שיהיה, להעביר לחברת ביצוע אחרת, בהסכמת האוצר אנחנו נתקע אותו. הוא אומר שחצי שנה הם לא התקדמו. הוא מוכן לכל פתרון, שבמקום שהכסף יעבור לחמ"ת שכבר חצי שנה לא עשתה כלום, יעבירו את זה לרשות לפיתוח הגליל. הכסף עבר. הכסף כרגע בחמ"ת. תקוע בחברה הממשלתית. תעביר את זה לחברה אחרת של משרד התיירות. הכסף עבר לחמ"ת? למה לא לרשות המקומית? התקציב יושב שם. למה לא לרשות המקומית? אני רוצה לתת לכם דוגמה. לפני שלוש שנים כשהבנו שלאילת מגיעות 60 טיסות שבועיות בחורף, העמדנו יחד עם העירייה 10 מיליון שקלים ותוך חצי שנה הטיילת עברה שיפור נראות ואני מזמין את כל מי שמגיע לעיר לראות מה קורה שם. טיילת לתפארת. זאת בדיוק הייתה הכוונה ומה שרצינו לעשות כאן. למשרד התיירות אין זרוע ביצוע נוספת

למה לא הרשות המקומית? מר הלוי, תענה לי בבקשה תשובה. אתם יכולים להעביר את התקציבים האלה לרשות המקומית? אנחנו נשמח להעביר את זה לרשות המקומית. צריך את אישור משרד האוצר, החשב הכללי. נבקש את זה. אנחנו עושים את זה בהרבה רשויות.

ממשרד האוצר להעביר להם ישירות? אני תכף חוזר אליכם. אני מבקש להעלות את מעין ספיבק ממשרד האוצר. אנחנו מבקשים הכסף שהממשלה החליטה עליו לגבי הנושא של טבריה, לא יעבור דרך החברה הממשלתית לתיירות אלא יעבור ישירות לרשות המקומית. הסיפור הזה חוזר על עצמו כל הזמן. יש לי חשד שאתם רוצים שהכסף לא יצא. יש היום ראש רשות מקומית כבר השני שהוא עובד מדינה. הוא בעצם היה עובד של משרד הפנים, הוא היה הממונה על המחוז. למה אי אפשר להעביר את הכסף הזה, לפחות את החמישה מיליון שקלים, לשפץ את הטיילת ולעשות את הדברים שצריך לעשות, שיעברו ישירות לרשות המקומית שהיא תהיה אחראית לזה? תשובה. אני אומר שבסך הכול התקציבים האלה הוקצו דרך משרד התיירות כי משרד התיירות הוא אחראי על שיקום התיירות בישראל. כרגע אני יודעת שיש בעיה ונכון מאוד להשתמש בתקופה הזו בה יש פחות תיירות על מנת לפתח את תשתיות התיירות. אנחנו רואים כל דרך שבה יהיה אפשר להתחיל את העבודה, אנחנו נתמוך בה כולל להעביר לרשות המקומית את התקציב. צריך לומר שהבעיה הזאת צריכה להיפתר קודם כל במשרד התיירות. אם משרד התיירות מאשר את ההעברה הזאת, אנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי לסייע ולהעביר את התקציבים.

השאלה הייתה חשובה. מסתבר שהוא אפילו לא פנה אליהם. זה חשוב אבל אם מישהו כאן משלה את עצמו שחמישה מיליון שקלים לפיתוח העיר טבריה יצילו את העיר,

אם הוא לא יפתור את זה, הם לא יראו את החמישה מיליון שקלים. תאמרי לי בבקשה לגבי ה-60 מיליון שקלים שצריך להעביר להם. לגבי ה-60 מיליון שקלים, העמדה היא אותה עמדה. ככל שהמשרד והחמ"ת

דוד, אני שואל אתכם. הייתי בטבריה כמה פעמים והנושא הזה כל הזמן חוזר על עצמו, שצריך להעביר את הכסף ולא מעבירים אותו. למה זה קורה. בהתחלה הם אמרו שלא היה עם מי לדבר. כבר 10 חודשים יש ועדה ממונה, יש אנשי מקצוע ועדיין זה לא מסתדר. למה? יש מריבות בין החמ"ת לבין המשרד. התשובה של נציגת משרד האוצר שאם יהיה אישור של החמ"ת ושל משרד התיירות. החמ"ת לא ייתן אישור. זאת מלחמת היהודים. אם כאן תהיה החלטה שמעבירים את זה לרשות המקומית, זה מצוין, אבל בלי אישור של החמ"ת זה יימשך עוד 20 שנים.

על הדיון, הרב גפני. מה שעכשיו אמרת יעזור לי בפריימריס. אני ודוד שקלנו האם להגיע לדיון כי כמו שאמר בצלאל גם בפעם שעברה היינו בדיון מאוד משמעותי אליו באנו עם הרבה ציפיות ותקוות לעיר אבל לצערי לא קרה דבר הלכה למעשה למרות שחשבנו שתהיה יותר פרקטיקה. רובכם העליתם את הנושא של התיירות בשל הקורונה וזה בסדר וזה נכון וצריך לעזור.

אם אתם רוצים באמת לסייע לטבריה באופן ממשי, בדבר הכי קטן לדעתי צריך לתת,

פטור מארנונה,

לשנתיים לטבריה או תנו לתיירים לבוא. אני לא מדבר על התושבים אלא תנו לבתי המלון פטור ממע"מ לשנתיים. בואו נצמיח את הכלכלה. אני רוצה לגעת בנקודות היותר רחוקות טווח.

רוצים באמת לעזור לטבריה, צריך לשנות את הגבולות שלה. כבר התחילה עבודה בוועדה במשרד הפנים להרחיב את הגבולות. לא יכול להיות שבית חולים פוריה שהעוגן שלו היא טבריה, יהיה שייך לעמק הירדן. לא יכול להיות שמכללת כינרת שרוב הסטודנטים שלומדים בה הם מטבריה,

מתעכבים על ה-האסי אבל יש דברים הרבה יותר חשובים. לא יכול להיות שהמועצות המקומיות מסביב יאכלו את הבשר ואת השמנת של תושבי העיר ובמקום שהארנונה והפיתוח יבוא לתושבי טבריה, זה הולך לכיוון אחר. למה אתה הולך רחוק? כל טבריה עצמה, כמה שטחים יש לטבריה עצמה? כל הכינרת. עוד שתי נקודות קטנות. אנחנו ביקשנו שלוחה של המועצה להשכלה בעיר כדי לאפשר לסטודנטים לבוא וללמוד גם בטבריה. לצערי הבקשה הופנתה לזאב אלקין ולמל"ג וקיבלנו תשובה שלילית.

מאמינים שלעיר חזקה יש שלושה עוגנים ואלה הם חינוך, תעסוקה ותרבות. עוד נקודה קטנה שלדעתי ניתנת לפתרון מיידי. זאת נקודה ק טונה אבל היא מראה איך מתייחסים לטבריה. השנה יש כוונה של חברת החשמל בעיר טבריה, שגם אותה סגרו והעבירו אותה לכרמיאל, דבר שפוגע בעובדים ופוגע במתן השירות. התחנה של חברת חשמל עברה שיפוץ במיליוני שקלים רק לפני שנתיים,

הראשונים לשלם את המחיר, זאת העיר טבריה. אני חושב שאתה יכול בעוצמה של הוועדה לפנות לחברת חשמל ולבקש מהם להחזיר לאלתר את

את הסניף בטבריה ולפעול לטובת התושבים ולטובת העובדים. זו נקודה שהיא מאוד קטנה אבל היא מאוד קריטית לעיר. אתה מבין מה טבריה צריכה? צדק. מי נמצא

הפנים? סגן הממונה על המחוז. למה בית החולים פוריה נמצא מחוץ לגבולות טבריה? למה יש לטבריה עצמה שטחים והשטחים האלה מהווים הוצאות גדולות שחלות על העירייה וכל השטחים שיש בהם הכנסות נמצאות במועצה אזורית עמק הירדן או במקומות אחרים? למה לא מרחיבים את הגבולות של טבריה? טבריה היא עיר במצוקה ממש. ברור שיש דברים היסטוריים שנקבעו לפני הרבה שנים. היום פתוחה הדרך בפי העירייה בועז כמובן מכיר את זה טוב מאוד לבקש מוועדה גיאוגרפית לדון. יש בקשה של העירייה להרחיב את הגבולות? הוא ביקש מגדל כמו עזריאלי. הוא לא צריך את מגדל עזריאלי. אני לא יודע על בקשה ספציפית שמוגשת. ואם תהיה בקשה כזאת? אם יש בקשה כזאת, אנחנו כמובן נתייחס לכל ההיבטים שקשורים בטבריה. מה זה כל ההיבטים? טבריה עיר במצוקה. הדבר הזה לא מובן? אנחנו מדברים כאן על משהו שגרתי? אני גם לא חושב שהשינויים שהיו במועצות ובעיריות, היו על פי בקשה. הרבה פעמים זה היה על פי יוזמות של משרד הפנים. הרשות עוברת משברים. היא לא צריכה לבקש. המדינה צריכה לבדוק ולראות. משרד הפנים צריך לעשות את זה.

אנחנו נבקש. אין בעיה. הייתה בקשה שעברה דרך משרד הפנים. יש ועדה גיאוגרפית שדנה בנושא הזה. שיגיד למה היא תקועה.

אני מודה לך. אני רוצה לשאול את ראש העיר האם הוא מתכוון לבקש. אני רוצה לדעת האם משרד הפנים מעביר את כל הכספים שהוא צריך להעביר. אני מבקש שוב את אמיר הלוי ואת בועז יוסף. אני רוצה לדעת האם אפשר להעביר את הכסף של פיתוח הטיילת או את ה-60 מיליון שקלים לא דרך החמ"ת אלא להעביר את זה במישרין לרשות המקומית. הרשות המקומית תגיד שהיא לא יודעת לבצע את זה והיא מוכרחה את החמ"ת, שהיא תגיד, אבל כרגע אנחנו רואים ששום דבר לא מתקדם. למה לא להעביר לרשות המקומית? משרד האוצר מסכים. מעין ספיבק אמרה בשם משרד האוצר שאם משרד התיירות מבקש,

אנחנו נהיה כאן. אנחנו נעקוב אחרי זה. אמיר, בבקשה, תשובה. אני אתייחס לשאלה. בדיוק כמו במקומות אחרים בארץ, צריך כאן את החשב הכללי ולא רק את אגף התקציבים. אנחנו עובדים על הפתרון הזה. כדי לא לאבד זמן, בדקנו עוד פעם עם החמ"ת עם פרויקט נקודתי. אנחנו במאמצים על זה. אני חושב שכולם מבינים שהעתיד של טבריה הוא תיירות. אנחנו אופטימיים ואני חושב שבקרוב מאוד עם החיסונים נתחיל לראות שוב תיירים. טבריה הייתה בנויה בחורף על תיירות צליינית ואני חושב שמה שחשוב זה לתת כאן גלגלי הצלה

ולמלונות כי גם כאשר יהיה היתר לפתיחת מלונות, בחורף אין כדאיות כלכלית כשהתיירות הישראלית היא חלשה בעונה הזאת.

לפתוח ערב פסח ולהפנות תיירות ישראלית ולהתחיל לקבל תיירות נכנסת.

תודה רבה. אני לא יכול לשמוע כל הזמן על אותו כסף שמתגלגל ואתה בעצמך אמרת. אנחנו מבקשים שזה יעבור דרך הרשות המקומית. אני מבקש שתודיע לנו בתוך שבועיים האם אתה מעביר את זה דרך הרשות המקומית ואם לא,

מתי זה קורה. אני רוצה לדעת. הכסף הזה לא ייעלם מעינינו. אני בתוך שבועיים רוצה תשובות על זה. אדוני היושב ראש, אתה יכו גם לשאול אותו למה משרד הפנים נתקע עם הסיפור הז השל צדק חלוקתי? אני מבינה שהוא היה קודם מנהל המחוז. את מכירה אותי. נראה לך שאני הולך עכשיו לטייל לפני שאני מקבל תשובה על זה? טבריה סגורה. אבל זה לא אמיר הלוי. זה בועז יוסף.

אנחנו נחזור אליכם תוך שבועיים ואנחנו נשמח לקבל את עזרת הוועדה. אדוני המנכ"ל, או שאנחנו נמצאים ברפובליקת בננות או שאנחנו נמצאים בג'ונגל פראי. אומרת נציגת משרד האוצר ואנחנו לא מקבלים תשובות כאלה מהר שאם אתה תגיד שאתה רוצה לבצע את זה כך או אחרת, הכסף נמצא, גם ה-60 מיליון שקלים וגם ה-5 מיליון שקלים. אם אתה תגיד שאתה רוצה לבצע את זה דרך החמ"ת זה יהיה דרך החמ"ת. אם אתה רוצה כמו שיש במקומות אחרים דרך הרשות המקומית דרך החמ"ת זה לא הצליח, היו מריבות ועד עכשיו אנחנו עם הכסף הזה של נעשה אתו כלום. בתוך שבועיים אני רוצה לדעת איך זה מתבצע. נצטרך לקבל את המועצה פעם נוספת. בועז יוסף,

אני מבקש את התשובות שלך אבל תתחיל עם השאלה של קטי שטרית כדי שהיא תהיה רגועה. למה אתם לא מבקשים להרחיב את הגבולות של טבריה? למה טבריה היא עיר נחשלת שאין בה בית חולים? פוריה הוא לא חלק מהעיר.

הארנונה הולכת למקום אחר. כל טבריה מחולקת. לקחו ממנה הכול. המועצות האזוריות לקחו ממנה הכול. זה דבר שהוא מאוד מציק. הוא לא מצליח להרגיע את קטי.

אני מצטערת. זה מכעיס אותי. כל הכבוד לך. אל תפסיקי להתעצבן. זה לא הגיוני. אדוני היושב ראש, תראה מה החלוקה בכינרת. איזה חוף שייך לטבריה? הכול מועצות אזוריות. בושה וחרפה. ממש כבשת הרש. בועז, אתה יכול לעזור לנו להרגיע את קטי? אתה הגשת בקשה כדי להרחיב את הגבולות הגיאוגרפיים של טבריה? תנו לי לדבר בבקשה תבינו הכול. תנו לי שלוש דקות ותבינו הכול. עיריית טבריה הגישה בקשה למשרד הפנים להקים ועדת גבולות כדי לקבל חלק מההכנסות, חלוקת הכנסות מול המועצות האזוריות. אני הייתי אז במשרד הפנים וזה כן סודר והיום כבר יש ועדה שדנה בחלוקת הכספים לרבות בית חולים פוריה. קודם כל שתנוח דעתה של קטי שטרית. לא כל יום אנחנו דנים בוועדת הכספים על טבריה. אני רוצה לומר משהו בנושא של השקעות בעיר ועזרה לעיר. אני חייב קודם כל לציין שלאורך כל הדרך מי שעזר לנו כאן ומי שדחף והיה אתנו יד ביד, זה משרד האוצר.

אבל במקרה הזה משרד האוצר רואה עין בעין את טבריה ועל כך שאפו. בנוגע להעברת הכספים בנושא התיירות והכספים שחונים כאן. שיירשם בפרוטוקול. מצדי שזה יעבור דרך הרשות הפלסטינית, העיקר שהכסף יגיע לטבריה. אני יכול לבצע את העבודה לבד, אני לא צריך אף אחד,

100 מיליון שקלים קטן עלי לנהל אותו. אני מכיר, ניהלתי כספים הרבה יותר גדולים מאלה, פרויקטים הרבה יותר ענקיים מאלה, כך שה-60 מיליון שקלים, עבורי אלה פרוטות. משרד התיירות, אותה שיטה. יש החלטת ממשלה, לא מעבירים את הכספים האלה ולכן העירייה לא יכולה לבקש את הסיבוב השני והשלישי. הרי ב-60 מיליון שקלים אלה אנחנו לא יכולים לשקם את העיר. זה היה ידוע אז, ב-2012 כי אז דובר על כך שזאת תהיה המנה הראשונה ואחר כך תבוא השנייה והשלישית. כלומר, לא יכול לבקש את המנה השנייה והשלישית. אני אגיד עוד פעם שאני גאה שלא הוצאנו את הכסף כי הוא היה טובע. אני צריך 250 מיליון שקלים, כמו שדובר אז בהחלטת הממשלה מ-2012 כי ללא זה אנחנו לא נוכל לקדם את העיר ושוב יתקיים דיון. בנוסף לזה אני צריך את העזרה בהשקעה בגן עתיקות בטבריה. יש עתיקות בטבריה שחשובים לנוצרים וליהודים כאחד. שניתן יהיה לבוא לשם ולבקר ולתייר יהיה היכן להיות חוץ מאשר במלון ולאכול ארוחת בוקר וצוהריים. מקום אטרקטיבי, השקעה קטנה, 30 מיליון שקלים אחרי שלוש שנים, 10 מיליון שקלים כל שנה ויש לנו אחלה אתר עתיקות בעיר במרחק של כמעט הליכה ברגל מהעיר. אנחנו מדברים על שיקום תשתיות ואני צריך כסף לשיקום תשתיות בעיר, בשכונות. אדוני היושב ראש, אם אני עושה לך סיור בשכונות, אתה בוכה יחד אתי. שכונות העיר מוזנחות בצורה בלתי רגילה. צריך שם השקעה של 80 מיליון שקלים אבל צריכים לדבר על זה. תודה רבה. אתה איש משרד הפנים לשעבר. אתה אמרת שהתקדם העניין במשרד הפנים עם הגבולות. כמה זמן צריך לקחת דבר כזה? להערכתי שלושה-ארבעה חודשים. ברשותכם, אני מבקש לסכם את העניין. אדוני היושב ראש, לא מדובר בחלוקת הכנסות. יש כאן טעות בחשיבה. אני מדברת על שטחי תעשייה שעוברים לעיריית טבריה. הוא אמר את זה.

הרי לכל קיבוץ יש שטח תעשייה.

הוא אמר את זה והוא אמר את זה תוך כדי דבריו, כולל בית החולים. לגבי הכסף אומר ראש העיר, גם מנכ"ל משרד התיירות ומשרד האוצר מסכים. אם יש בעיה עם העניין הזה, אני מבקש לומר לנו. אני מבקש להעביר את הכסף. אי אפשר ל-250 מיליון שקלים בהחלטת הממשלה אם לא יתחילו לעבוד עם הכסף הקיים, אותם 60 מיליון שקלים שנמצאים במשרד התיירות שעדיין לא מתבצעים והחמישה מיליון שקלים. החלטת ועדת הכספים היא להעביר את הכסף לטיפול העירייה ולבצע את זה באופן מיידי. אם יש קשיים עם הדבר הזה, אמרתי שאני מבקש בתוך שבועיים לומר לנו שזה מתבצע וזה בסדר, ואם זה לא מתבצע, זה לא מתבצע בגלל סיבות אלה ואלה. יש דברים שאנחנו יכולים לעזור ואנחנו מבקשים לעזור. אני מבקש בתוך ארבעה חודשים לדעת מה נעשה עם גבולות העיר טבריה, כולל בית החולים, כלל כל המקומות האלה שטבריה לא נהנית מהם. משרד הפנים מתקדם לפי דבריך, אדוני ראש העיר, וזה בסדר גמור וזה גם בסדר שהוא לא שוקט על שמריו, אבל אנחנו מבקשים לדעת בתוך ארבעה חודשים היכן זה עומד. אנחנו לא נרפה מהעניין הזה עד שיימצא פתרון. זה נראה דבר שהוא חסר היגיון. אדוני היושב ראש, דע לך דבר אחד. אם הכנסת מתפזרת, הכול נתקע. כך מהיועץ המשפטי של משרד הפנים והממשלה. אי אפשר להתקדם בחלוקת גבולות אם הכנסת מתפזרת. אני עברתי מ-2012 כמה מערכות בחירות. הייתי יושב ראש ועדת הכספים גם אז. הייתי בטבריה. לא קרה שום דבר. אומר אמיר הלוי שהכסף נמצא ואפשר להעביר אותו. ועדת הגבולות, אפשר לעשות ולא רלוונטי מי השלטון. מקצועית זה נראה דבר שהוא חסר היגיון לחלוטין וזאת תעודת עניות לעיר טבריה. עשו את זה בדרום. הגיע הזמן לעשות בצפון.

אני מבקש לקבל תשובה בתוך

היועץ המשפטי של משרד הפנים, שלא יגיד דברים שהם לא נכונים. זה לא קשור ליועץ המשפטי. ועדת גבולות היא ועדת גבולות. זה דבר מקצועי, האם צריך לתת לטבריה את בית החולים או לא צריך. מה הדיון הזה בכלל? מה היועץ המשפטי כאן? בסדר, אנחנו יכולים לתת לכם ייעוץ משפטי מכאן. אם הם לא ידברו שטויות, מאיפה תהיה להם עבודה? מה זה רלוונטי בכלל? הדברים שהעליתם לגבי הנושא של המל"ג ולגבי הנושא של חברת החשמל. אני מבקש שתעבירו לי את הפרטים לגבי חברת החשמל. אני לא רוצה להכניס בהחלטה את כל הדברים האלה. תעבירו לי את הפרטים ואני אדבר עם אלקין וגם עם מנכ"ל חברת החשמל. הבעיות הגדולות של העיר הן בעיות אחרות. העיר לא מתנהלת. אני חוזר כאילו בדקלום. אני יכול להגיד לך שאז הלכנו ברחוב עם ראש העיר ואני זוכר בדיוק את המלים האלה,

אותו כסף. פשוט לא להאמין איך העיר מתנהלת. עיר שהיא שכיית חמדה, עיר שכל אחד מאתנו וזה לא משנה חרדים ולא חרדים אנחנו לא מאמינים שזה המצב. אני לא מתכוון להרפות מזה. מה עם בתי המלון שסגורים? טבריה ירוקה.

את המע"מ אני לא מעלה. האוצר בכל חוק הסדרים ועברתי כבר כמה מבקש לבטל את הפטור ממע"מ באילת. זה לצנינים בעיניו. נמצא כאן מיקי לוי, הוא היה סגן שר האוצר, אחראי על הנושא של המיסוי. אם אנחנו מעלים את העניין הזה,

יתחילו לקיים אתנו דיון על המע"מ ובכל הדברים האמיתיים שאפשר להעביר, לא נצליח.

כך מכיר את הפן הזה אבל דיברתי עם ינון אזולאי. הרי יש את משרד הנגב והגליל. ובמשרד הגליל

במשרה מלאה שהוא יכול לתכלל את מרב הבעיות שאתה רוצה לעסוק בהן כמו חברת חשמל וכולי. הוא מקבל שכר וזה תפקידו. תזמין אותו בבקשה אליך - אני התייעצתי עם ינון ותעלה בפניו את הבעיות ושהוא יתכלל את זה עבורך. הוא יושב שם במשרה מלאה וזה אחד התפקידים שלו והוא ת"פ משרד הפנים. לגבי בתי המלון. זה לא התפקיד שלנו לעסוק בעניין הזה. יש ועדות אחרות בכנסת שעוסקות בזה. כשעלה הנושא הזה של אילת ושל ים המלח, אני התקשרתי לדוד אוחנה ואמרתי לו שיכינו תוכנית לגבי הרצועה בה נמצאים בתי המלון.

תוכנית ואני העברתי אותה ליעקב אשר והשאר היסטוריה. צריך לפנות לשר הבריאות. זה לא התפקיד שלנו אבל אנחנו יכולים לפנות אליו. אנחנו נצטרך לפנות, כל אחד בדרכים שלו.

כיושב ראש הוועדה וגם אתם כחברים במפלגה שלו. יש דברים שאפשר לעשות בטבריה שזה העוגן החזק ביותר של

אני גם מקבל את ההצעה. אני אזמין את מנכ"ל משרד הנגב והגליל ומי מהחברים שירצה, יוכל להשתתף בישיבה הזאת. בתוך שבועיים אני רוצה לקבל תשובה לגבי הכסף ובתוך ארבעה חודשים לגבי הגבולות. כמובן שאנחנו תומכים בכל הנושאים שעלו כאן לגבי העיר טבריה. רבים מהחברה הערבית עובדים בבתי המלון שם. בוועדת החוקה ביקשנו להחריג גם את טבריה וגם את נצרת. אני מברך על הדיון הזה ועל כך שאתה דוחף לקדם את העניינים החשובים של טבריה שאנחנו תומכים בהם. תמכנו גם בזמנו כשהיה המענק לאילת וטבריה. אני שוב מזכיר, ואני אמשיך כל פעם להזכיר, את ה-30 מיליון שקלים לנצרת שעד עכשיו לא הועברו אליה. אני מבקש גם לקיים דיון על העיר נצרת שהיא העיר הגדולה בצפון שמצבה הוא בכי רע, כמו טבריה. אני מודיע לך, כדי שלא תהיה אי הבנה ולא יפרשו את הדברים שלי לא נכון, שאני אתמוך ואלחם על מה שסוכם לגבי נצרת. אני רוצה לומר לך שהיות ותמכתם בחוק השוויון, יהיו חייבים לתת לכם. יש שוויון במדינה. ואידך זיל גמור אומרים אצלנו. משפט קצר. צריך לקחת בחשבון שאנחנו לא נגד מקום אחר אלא בעד, אבל אם באילת המדינה משפה אותם בבתי מלון - - - אני לא מציע. מהניסיון שלי, אם אתה הולך לדבר על פטור ממע"מ בטבריה, הרסת את כל הדיון. מיקי, יש אחוז אחד שיהיה פטור ממע"מ בטבריה?

יותר קל לתת תמיכה לבתי המלון. אני מודה לכם. אני מודה לראש העיר.

לגבי הגן הלאומי. כל.

אמר את זה ואני מציע שנשים את זה בהחלטה. אנחנו מבקשים להפעיל את אזורי התיירות האלה בנושא של העתיקות, לעשות שם גן של עתיקות, מה שיביא אנשים לעיר. לתקצב את הדבר הזה, לסיים את העבודות שם. אני מודה לכל המשתתפים בדיון, לאלה שהגישו את ההצעות. אנחנו נעקוב אחרי הנושא. אני מבקש בתוך שבועיים לקבל תשובה מאמיר הלוי ומבועז יוסף לגבי הנושא של הכסף, לדעת מה קרה עם גן העתיקות, מה התקדם ובתוך ארבעה חודשים לדעת לגבי הגבולות. סיימנו את הדיון בדיון הזה. הישיבה ננעלה בשעה 11:33.